לפנינו מונח דוח מאוד-מאוד חשוב: אתגרים ויעדים במתן שירות לבני הגיל השלישי.

זה המשפחות שלנו, זה אנחנו שבאיזשהו שלב נגיע לשם. מצאתי לנכון לדון בנושא הזה. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור למבקר המדינה, אני רק מבקש לדעת מי הוזמן ולא

ייעוד שהמחוקק הטיל עלינו להיות פה, עין ואוזן לכלל החברה הישראלית. כל אדם יכול

רק בכמה וכמה עיריות שנבדקו נמצאו 4,800 בניינים שהם כבר ברי-קריסה עכשיו ולא עוברים שום חיזוק.

שיכון, כל אחד עובד בפני עצמו, אין שום תיאום האחד עם השני. לא נקבעו קריטריונים מהו מבנה מסוכן וכל

אני דופק על השולחן ומתפלל לאלוהים,

אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים.

מגיע אלינו איכשהו ואנחנו די קרובים למאה שנה וראוי היה שמדינת ישראל,

תוכל להיות מוכנה לאתגר הטבע המאוד-מאוד קשה

שוב, בהיבט הזה אנחנו מובילים, גם בארץ וגם בעולם,

מביאים לעצמנו עוד ועוד נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בהרבה מאוד מדינות בעולם שיעור הפונים לנציבי תלונות הציבור הוא נמוך משיעורם באוכלוסייה. זאת אומרת שיש לנו פה משהו שהוא בהחלט מעודד

אנחנו רואים שיש לנו יותר תלונות של רווקות מרווקים - - - מי שנשואה מתלוננת בבית... ואנחנו גם רואים שבאמצעות מייצג, גם כאן אנחנו רואים שנשים מתלוננות יותר. לנושא ההשכלה, גם כאן אנחנו רואים,

כי בדרך כלל אומרים

יש לנו תלונות על עמידר גם כשמדובר באוכלוסייה הכללית. הגופים שציינתי הם גופים שכלל יש עליהם הרבה

הכללית. חוויית השירות, קשיים שבהם מתמקדים בני הגיל השלישי - כפי שאמרתי, הייחוד של הדוח הזה זה שאנחנו מראים את זה מנקודת מבטו של המתלונן. אנחנו רואים

הוא פנה לעירייה וביקש לקבל את ההחזר. אמרו לו: אוקיי, אתה רוצה לקבל את ההחזר, אתה צריך למלא טפסים, טפסים דיגיטליים.

לא עזר והוא פנה אלינו.

פשוט, כל גוף כזה שמחליט שהוא עובר, וזו החלטה מבורכת - - - רק שלא ינצלו את זה אחרים.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן: יכול להיות שינצלו, אולי גם אפשר לזהות לפי מספר תעודת הזהות אם אתה ותיק או לא, אבל צריך לחשוב

הבאנו גם המלצות לגופים ציבוריים, לנותני שירות לבני הגיל השלישי, ובפרט למי שמבררים את התלונות. אני לא אוכל לחשוף את כל ההמלצות שאנחנו מביאים,

הדוח מאוד-מאוד מפורט, יכולים לקרוא אותו, אבל אם אני רוצה לקבל דין וחשבון מאותם גופים, חשוב לי שתקדישי שתי דקות לכל אחד מהם או אם את מוצאת עוד נושאים. הדוח לא עסק בזה שאנחנו ניתחנו ממש בכל גוף מה היו הנושאים שהתלוננו לגביהם,

התפלאנו מאוד ופנינו לגוף ושאלנו הכיצד, אם זה נכון שאין אור במדרגות. חזר אלינו הגוף ואמר:

היא אומרת:

אנחנו מצפים ומפצירים גם בגופים אחרים לראות ולבחון מי המתלונן שנמצא אצלם ואיך אפשר לסייע לו. לסיכום, למעשה כל אחד ואחד מאיתנו או כל מי שעוסק במתן שירות לאדם מבוגר

מוקד שמנגיש מענה בשמונה שפות, שזה אחד הדברים שמאוד חשובים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בשלוש השנים האחרונות יש לנו ניידת שמטרתה להגיע לאוכלוסיות שאינן מצליחות למצות את זכויותיהן או פחות נגישות,

אלא אנחנו נפנה למשרד ולמוקד הטלפוני של אותו משרד ונסייע לו בקבלת המענים

אני אציין שהרבה פעמים אנחנו רואים את כל

נושא

זה עלה בצורה מובהקת כשהבנקים החלו לסגור סניפים, אנחנו רואים הרבה פעמים קושי במענה בשפות, בעיקר האוכלוסייה הרוסית

הביטוח הלאומי, בבקשה. אני מנהלת אגף שנקרא "ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו". אני רוצה לציין כמה

קודם כול,

אני חושבת שזה גם הוצג ברמה מאוד אמיתית ופרקטית, מאוד מרשימה,

מגיעים אלינו הודעות/שאלות שחוזרים אליהם תוך יום-יומיים מכל מקום בארץ. היום יש לנו שירות נוסף שהוא הכוכב הכי חזק,

נקרא "מרכז לתמיכה ומידע טלפוני

עדיין הביטוח הלאומי נמצא במקום ראשון לעומת כל משרדי הממשלה האחרים במתן השירות. התייחסתם לנושא השפות, גם בנושא השפות הביטוח הלאומי הנגיש את כל הטפסים שלו, גם בנושא אזרח ותיק, גם בסיעוד וגם בגמלאות האחרות לשפות שונות.

יש לנו 18 מדינות אמנה שהביטוח הלאומי חתום איתן ואנחנו נותנים שירות מלא בנושא הזה. בנוגע למיצוי זכויות,

הן דרך הדברים שצוינו קודם על-ידי ורה

אם אזרחים ותיקים שכידוע לא הולכים להיות צעירים יותר כל שנה או בעלי מוגבלויות שהיו צריכים לעבור כל שנה ולמלא מחדש את הבקשה, אז עכשיו זה פעם בחמש שנים. במהלך השנים האלה, גם אחרי חמש שנים, בטופס קצר מאוד, דיגיטלי, ואם לא הם יכולים להגיע לסניף. כאמור, בזמן קצר

והראיה שהעלינו את הטיפול בנושא הזה לא לאגף,

אלא ישירות תחת ההנהלה הגבוהה.

אני מנצל את זה שאתה כאן. בכל זאת, בעמ' 15 בדוח, מספר התלונות נגד חברת עמידר, 1,153 - הוא מספר גבוה בהתייחס לכך שרק 13,000 תלונות נבדקו.

גם באמצעות אתר אינטרנט,

מוקד טלפוני וכו'. אני חושב שמבחינת תלונות לא היו פה הערות מיוחדות. אז אולי נבקש מהמבקר לתקן את הדוח ופשוט למחוק את עמידר, כי עמידר עושה את עבודתה נאמנה... ובכל זאת, אתה סדר גודל של 10% מהבדיקה, שזה לא

לדוגמה, תלונה שטיפלנו בה לא אפשרתם מתן ייפוי כוח לבת של אדם קשיש שתבצע עבורו פעולה וכהנה וכהנה.

הרעיון הוא גמישות ולאו דווקא בקטע של אחזקה של המבנים. מכיוון שגם אני מבקר, אני יכול לענות לך.

במכר של דירה אנחנו צריכים

אין פה בכלל שאלה. עופר ישי, מנהל שותפויות אסטרטגיות,

תודה על הדוח. יש לנו קשרי עבודה מיוחדים עם מבקר המדינה שהקים אגף מיוחד לביקורת על כל הנושאים הדיגיטליים. אנחנו עובדים צמוד לאגף,

כדי לענות על

כשהוא לא מדבר את השפה, להיכנס גם לאפליקציה של קופות החולים וגם לעשות את זה בשפה העברית, זה קשה להם מאוד. הם לא יודעים עברית ולכן מבחינתם זה בלתי אפשרי. אני חושבת שחשוב מאוד שכשמדברים על הקשיים של אנשים בגיל השלישי, חשוב לחשוב גם על העולים שנמצאים פה לבד, אין להם משפחה, לפעמים אין להם ילדים לעזור להם. חשוב שכל המסמכים, כל האתרים, כל האפליקציות, יהיו נגישים גם באנגלית, גם ברוסית וגם בשפות אחרות. זה נושא חשוב שאנחנו נתקלים בו הרבה ביד לעולה. אנחנו נותנים את התמיכה, אבל נשמח מאוד לשיתוף פעולה עם המשרדים האחרים, כדי לעזור לנו להקל על הקהילה שלנו.

עו"ד כרמית סביון, חברת עמיגור, בבקשה. אנחנו מברכים על הדוח. מבחינתנו, גם מבחינת הקשישים, יש לנו בתי גיל זהב שבהם יש מקבצים גדולים של הגיל השלישי, ויש לנו גם בדיור הציבור. אני יכולה לומר שבדיור גיל הזהב יש לנו צוותים שנמצאים בבתים והכול נורא נגיש לגיל השלישי. גם המוקד שלנו לדיור הציבורי, שגם שם מתגוררים דיירים בני הגיל השלישי, הוא מוקד אנושי. ימי קבלת הקהל שלנו נשארו כמו שהם. אם יש צורך להחתים דייר ולהגיע אליו הביתה בגלל קשיים, בגלל גיל, בגלל כל מוגבלות שהיא, אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את המרב להנגיש לקשישים את כל מה שאנחנו יכולים. אני יכולה לומר שבתקופת הקורונה עמיגור זיהתה מהיום הראשון את רמת הסיכון של הקשישים והתגייסנו, גם עובדי הסניפים של הדיור הציבור, למקבצים ורכשנו עבורם את תרופות. עשינו הכול להקל עליהם. אנחנו מלווים אותם גם בלשכות הרווחה ועושים את כל מה שניתן כדי לשרת את הקשיש כמה שרק אפשר. תודה רבה. אני מקווה שהנתונים לא השתנו, אבל ממה שאני מכיר וזה כבר הרבה זמן אתם באמת קצת אחרת מאחרים. תודה רבה. אנחנו ממש-ממש משתדלים, זה מאוד חשוב לנו. מה שאנחנו עושים, גם בדיור הציבורי וגם לגיל השלישי, זה באמת שליחות. זו הרוח בחברה שלנו, בהנהלה שלנו וגם בכל השטח שלנו. את יכולה למסור להם את הערכתנו. גברת דיין, מרכז השלטון המקומי, בבקשה. קראנו את הדוח. אנחנו נכנס את היועצים לאזרחים ותיקים שנמצאים בכל רשות מקומית ונעבור על הדוח. נשמע את עמדתם ונציג את ההמלצות שלנו לרשויות המקומיות. יש נציג מהסתדרות הגמלאים או מעמותת כן לזקן?

האם יש מישהו בחדר הוועדה או בזום שרוצה להגיד משהו חשוב?

תודה לכל המשתתפים. התרומה היא לקחת את הדוח ולהסתכל מזווית הראייה של אותם אזרחים ותיקים, הן כל מי שעושה בכל גוף בתחומו הוא והן מי שעוסק ברמה המערכתית יותר, תוך למידה הדדית והסתכלות מזווית ראייה של האדם.

המבקר. לאלה שהשתתפו בישיבה, אלה שהשתתפו בזום, אלה שקיבלו את הדוח למשרדים עצמם, אני מודה שלוועדה אין את יכולת המעקב

ודוח. יש הרבה דוחות שאני עושה להם ישיבות מעקב, לא אחת ולא שתיים נתתי כדוגמה את הנושא של רעידות האדמה שהמדינה לא מוכנה וזה בנפשנו אבל לדוח הזה אין לי את היכולת לעשות. לכן אני מבקש מזרועה הארוכה של הוועדה לביקורת המדינה לבדוק וליצור קשר עם המבוקרים עצמם. היה ותמצאי צורך ומישהו לא יעמוד בציפיות שלנו/שלך, אז אני אקיים על פי בקשתך דיון מעקב, כדי לראות מה נעשה ומה לא נעשה. יש לוועדה יכולת לגרום לך שמוסדות המדינה כן יעשו. אני רוצה להודות לכל מי שעושה בעניין, לטובת העניין, לטובת הגיל השלישי. לא בהכרח שכל הגיל השלישי הוא מוחלש, תלוי מהיכן הוא מגיע, אבל אלה המוחלשים שצריכים אתכם, שצריכים את מוסדות המדינה, טוב נעשה אם נעשה ככול יכולתנו לשפר. תקראו, תשפרו, תעבדו, תהיו בקשר עם משרד מבקר המדינה ואני אודה לכם על כך. תודה רבה לך,

לצוות שלך, לד"ר אסתר בן חיים ולכל מי שטרח, עמל ועשה. תודה רבה

הישיבה ננעלה בשעה 14:30. ;